כ"ד בטבת התשפ"ג (17 בינואר 2023) ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים נאומים בני דקה

3 אחמד טיבי

אני מקווה שאני לא אצטרך להקריא את שמותיהם ואת פרטי התאונה הזו בשבוע הבא, כי אנחנו לא נשתוק ולא נוותר עד שנציל חיים בכבישים.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו חברת הכנסת נעמה לזימי. כבוד היושב-ראש, היום שגריר ירדן בארץ, (אומר בערבית: כבוד השגריר) רסאן אל-מג'אלי, כבוד השגריר, הגיע למסגד אל-אקצא יחד עם מנהל הווקף מר עאזם אל-ח'טיב,

ואז רדף אחריו שוטר, נעמד מולו, נצמד

חסם את דרכו, עיכב אותו ואמר לו: אתה לא יכול להיכנס עד שאני מקבל אישור מהמפקד שלי. לפי עדים שאני שוחחתי איתם, שהיו במקום, הוא גם התנהג אליו באופן לא מכבד. מדובר בשגריר ירדן.

שגריר ירדן, מלבד העובדה שהוא שגריר של ממלכת ירדן, שיש לה את האפוטרופסות ההאשמית, א-ריעאיה אל-האשמיה, במקומות הקדושים, הוא לא צריך לבקש אישור מאף אחד. מלבד העובדה שהוא מוסלמי, הוא נושא בתפקיד רשמי. ההתנהגות הזאת היא התנהגות שפוגעת גם בירדן, זה גם ניסיון לפגוע במעמד, (אומר בערבית: בחסות ההאשמית במסגד אל-אקצא הקדוש.) אחר כך השגריר יצא, הוא עזב את המקום. לכן שגריר ישראל בירדן הוזמן מייד למשרד החוץ הירדני, ובצדק, כדי למחות על היחס הפוגעני והלא-מכבד הזה. מסגד אל-אקצא הוא מסגד, למוסלמים יש שם אפוטרופוסית ירדנית, (אומר בערבית: חסות האשמית.) לא המשטרה, שבמקום היא כוח כובש, לא השר החדש ולא ממשלת ישראל יכולים או צריכים לפגוע במעמד של ירדן או במסגד אל-אקצא עצמו.

חברת הכנסת נעמה לזימי, ואחריה, חבר הכנסת יונתן מישרקי.

כבוד יו"ר הכנסת, אתמול נחשפנו לסרטון לאחר הרבה שנים של ציפייה, וראינו שהשבוי אברה מנגיסטו בחיים. אני חושבת שלאחר שמונה שנים של ציפייה אנחנו צריכים להכיר בזה שיש לעשות הכול כדי להחזיר את כל השבויים וחללי צה"ל ארצה,

למשפחה, ליקיריהם. נכון, אברה מנגיסטו הוא אזרח, הוא יוצא אתיופיה ומתמודד נפש, וזה לא אומר שלא צריך לדאוג שיחזור לכאן, זה לא אומר שלא צריך להסתכל על הכאב של אימא שלו, של המשפחה שלו. אני הייתי לפני כמה חודשים בעצרת באשקלון שבה עשו כדי להכיר בזה שהוא לא איתנו כבר יותר מדי זמן, וזה היה מאוד מרגש לראות את אבא שלו על הבמה מודה לאנשים שבאו, שאכפת להם מהבן שלו. והסרט הזה מאתמול, שבו אנחנו רואים שאברה עדיין חי, מחייב אותנו כאומה, כמדינה,

בלי קשר לימין ושמאל ולאופוזיציה וקואליציה, אלא כבני אדם, לעשות את המעשה הזה ולהשיב את בנינו. אני אסיים בזה שאני רוצה לשלוח חיזוק גדול למשפחה של אברה ולשלוח חיזוקים גם למשפחות השבויים הישאם א-סייד, ג'ומעה אבראהים אבו גנימה, ולמשפחות של הדר גולדין ואורון שאול, זכרם לברכה, גיבורי ישראל. אנא, בואו נעשה כולנו יחד את המעשה הזה. בואו נביא מזור למשפחות האלה ונעשה כל שיידרש.

תודה. חבר הכנסת יונתן מישרקי,

חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אתמול בשעות הצוהריים נחשפנו שוב לתופעת האלימות כנגד צוותי הרפואה, והפעם זוג הורים תקף רופא ילדים בבית החולים סורוקה שבבאר שבע. לצערנו הרב, אנשי צוותי הרפואה, הן בקהילה והן בבתי החולים, חשופים באופן קבוע לתקיפות פיזיות, לאיומים וקללות מצד מטופלים ובני משפחותיהם. אסור לנו לתת למציאות העגומה להפוך את הצוותים הרפואיים למטרה. אני מבקש לחזק את הצוותים הרפואיים, שעושים עבודת קודש, ולציין את הצורך במיגור תופעה זו. הסוגיה מונחת בין היתר גם על שולחנו של שר הבריאות, השר הרב אריה דרעי, וזוכה לעדיפות עליונה. אני מבקש שוב לחזק את הצוותים הרפואיים, שעושים עבודת קודש.

תודה. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לספר על משפחת ישראלי, השם האמיתי שמור במערכת, כי אני יודע שהם לא היו רוצים ששמם יתפרסם. המשפחה הזו היא ממפוני גוש קטיף בזמנו, מהיישוב גדיד, ובזמן הגירוש היו כל ארבעת הבנים לוחמים בצבא. על הגדוד של אחד האחים, השני במספר, קצין, הוטלה המשימה לאבטח את הפינוי. המפקדים של אותו קצין הגיעו אליו ואמרו לו: אנחנו מבינים שזה הבית שלך שאנחנו מבקשים ממך לאבטח את הריסתו, לכן אנחנו משחררים אותך מהמשימה הזאת. והוא אמר להם: אני מבין, הכול בסדר, אבל אני לא אשלח את החיילים שלי למשימה שאני לא מאמין שאני יכול לבצע אותה.

הוא נעמד עם החיילים שלו וביצע את המשימה. למה אני מציין את הדברים הללו? כי אף אחד לא יכול להסביר לאותו אדם שמה שעבר על הבית שלו ועל המשפחה שלו הוא מוצדק. זה נוגד את כל אמונותיו ועקרונותיו ואת הדברים הכי קדושים שלפיהם הוא חי ובהם הוא מאמין. אבל איש מארבעת החיילים של אותה משפחה, או האבא, שהוא חקלאי המון שנים בארץ וממשיך גם היום להיות חקלאי, לא חשב לרגע ולא דיבר על לעזוב את הארץ ולא דיבר על לעזוב את הצבא ולא דיבר פה על לשרוף את הבית על יושביו ולא דיבר על חורבן ואני לא יודע מה. היה שם באמת מי שהתנגד לפינוי עצמו, אבל בין זה לבין מה שאנחנו רואים היום, לצערי, מחלקים מהציבור שמותססים כאן השכם וערב בידי מפלגות האופוזיציה, המרחק הוא רב. ואני קורא להם שוב:

אפשר להפגין, אפשר למחות, אפשר לעשות פיליבסטרים בלילה, אבל לא להרוס לנו את הבית, כי אין לנו בית אחר. תודה.

חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 73, והפעם על היועץ המשפטי. "יועץ" בעברית

שמייעץ ונותן עצות.

אחד מהתיקונים המתבקשים למערכת המשפטית החולה שלנו הוא התיקון לחוק-יסוד: הממשלה, שלפיו חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה אינה מחייבת את הממשלה. התיקון הזה הוא לא חידוש. ועדת אגרנט קבעה כבר בשנת 1962 שהממשלה רשאית לפעול לפי שיקול דעתה בניגוד לעמדת היועץ המשפטי. אלא שבניגוד לדבריה המפורשים של ועדת אגרנט, היועץ המשפטי זמיר טען בשנת 1986 שהממשלה מחויבת לנהוג על פי חוות דעת של היועץ. עברו שבע שנים, ואהרן ברק, מי שרואה בעצמו שליט-העל שהחוק כפוף אליו ולא להפך, הפך בפסק דין את דעת היועץ המשפטי זמיר לנוהל מחייב. זוהי לא רק הנדסת תודעה, זוהי הנדסה מחדש של הדמוקרטיה והמשילות במדינת ישראל. אני ממליץ לאזרחי ישראל לא להתרגש מזעקות השבר על קץ הדמוקרטיה, במיוחד כשהן באות מפיהם של מי שרוקנו את הדמוקרטיה ממהותה.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה חברת הכנסת שרון ניר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נאום קול המושתקים מס' 8. מדי שבוע אני מביאה בפניכם כאן את סיפורם של נפגעי הפיגועים המושתקים ביהודה ושומרון. לפעמים נדמה לנו שאנו מדברים על משהו רחוק, משהו שהוא חיצוני לנו, שקורה לאנשים אחרים אי שם, אבל אל לנו לטעות, הטרור כאן, קרוב, והוא מכה בכולנו. השבוע קיבלנו בלשכה תזכורת לכך. ביום ראשון, שעה בלבד לאחר שמחבל ירה מנשק חם לעבר אוטובוס שנסע סמוך לקריית ארבע, נסעה רעות, היועצת הפרלמנטרית שלי, באותו מקום בדיוק ונקלעה לפיגוע אבנים. מחבלים ערבים עמדו על שפת הכביש ורגמו באבנים את האוטובוס שבו נסעה מטווח אפס. בנס לא היו נפגעים בגוף, אולם את הנוסעים שהיו על האוטובוס והצטרפו למעגל האזרחים הרבים שנושאים בליבם טראומות מפיגועי טרור שחוו, אף אחד כבר לא יספור. מי מכם שמע על הפיגוע הזה? האם בכלל נתנו את דעתנו ל-72 פיגועי האבנים הנוספים שהתרחשו השבוע ולא דווחו בשום מקום, או על עשרה פיגועי הירי, או על 11 בקבוקי התבערה שהושלכו, או שמא פיגועי הדקירה או הצמיגים הבוערים? על רובם, מן הסתם, כלל לא שמעתם. המציאות החרפתית הזו צריכה להיפסק. בטרור נלחמים ביד ברזל ובוודאי לא בהשתקה ובהכלה.

הפיגועים האלה אינם גזרת גורל, ועלינו להיאבק בהם בכל הכוח. דם יהודי אינו הפקר. תודה רבה.

ובטרם נעבור לחברת הכנסת שרון ניר, אני רוצה לברך קבוצה של חברי פרלמנט מפולין שנמצאים איתנו כאן. אני אומר כמה מילים באנגלית. We welcome the delegation from the Polish Sejm and Senate to the Knesset.

The Members of the Sejm and the Senators are in Israel representing Poland’s Parliamentary Friendship Group with the State of Israel. We welcome you to Jerusalem and we welcome you to the Knesset. ונמשיך עם חברת הכנסת שרון ניר, ואחריה, חבר הכנסת יצחק קרויזר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הבוקר, אחרי לילה לבן, ומפאת החשיבות המרובה שאני רוחשת לעניין, ערכתי כינוס מחאה בעיר מודיעין כנגד הסמכויות שניתנו לסגן השר אבי מעוז. התרגשתי שהצטרפו אליי אזרחים מודאגים, שותפות לדרך, קצינות בכירות בדימוס בצה"ל, פעילי ופעילות המפלגה ואימהות לחיילות. מטרת הכנס הייתה לחזק את חיילות צה"ל, שהופכות את הצבא לצבא חזק יותר. לאדם כמו אבי מעוז, שסבור שאין מקום לנשים בצה"ל ומקדם תפיסת עולם שוביניסטית שלפיה יש להסתפק בתרומתן של נשים בלהינשא וללדת ילדים, לא צריך להיות תפקיד שעוסק בחינוך שניתן לילדינו ובתשתית לעתידם. בחרתי לחלק לחיילות, בכניסה לתחנת ההסעה ברכבת ובאוטובוסים, את ברכת הדרך, ולצידה ציטוט משיר שכתבה הצנחנית חנה סנש כבר בשנת 1943. חנה סנש כתבה את זה בעת התנדבותה לצבא הבריטי, במסגרת תפקידה כצנחנית שנועדה לצנוח על אדמת אירופה כחלק מהמאבק הבריטי בגרמניה הנאצית. אני רוצה לצטט חלק ממנו. כאילו הוא נכתב היום: "אינך בדד. הינה הים שלך / הוא ישאלך בזמזומו הרך / על חלומות דרכך, על תקוותייך. // חיכו לעת בואך, חיכו כולם: / החוף, החול, סלעים, גלים וים". וזה בדיוק המסר שאני רוצה להעביר לכל החיילות שלנו. נמשיך להוביל את הדרך למען קידום נשים וקידום החברה כולה. אף אחד לא יפגע במקומן של נשים בצה"ל. נשים תמשכנה להיות בקדמת הבמה ובמוקדי קבלת החלטות.

תודה לגברתי. חבר הכנסת יצחק קרויזר. אם אין חברי כנסת נוספים, אז הוא גם יהיה אחרון הדוברים.

כבוד יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, כנסת נכבדה, חבריי הרבש"צים היושבים כרגע פיזית מולי ביציע והנמצאים איתי לא רק היום אלא בכל יום בשליחותי כאן בכנסת וכלוחם בכיתת הכוננות. מתוך המצב הביטחוני במדינה קם הצורך לתפקיד ייחודי, שקיים כבר שנים לא מבוטלות והפך לעובדה קיימת במציאות חיי התושבים הגרים במרחב הכפרי ביהודה ושומרון ובקו התפר. תפקיד הרבש"צ צמח,

ולמעשה דמות הרבש"צ הינה עובדה קיימת, אך למעשה התפקיד מעולם לא הוגדר ולא עוגן

420 רכזי ביטחון פרוסים לאורך הגבולות במרחב הכפרי, ביהודה ושומרון ובקו התפר, ואחראים באופן ישיר על ביטחונם של כ-900,000 אזרחי מדינת ישראל. רכזי הביטחון לקחו במהלך השנים חלק פעיל במניעת פעילות טרור, וחלקם אף שילמו בחייהם. הרבש"צ אחראי לאבטחת היישוב וכן משמש חוליית קישור בין גורמי הביטחון האזוריים בשגרה ובחירום לבין ראשי היישוב ותושביו. בפקודות צה"ל נקבע כי הרבש"צ ישמש כמפקד היישוב וכממונה על השמירה,

לטיפול בהגנת התושבים ביישובים, במרכיבי הביטחון ובכיתת הכוננות. מרבית הרבש"צים ביישובים כפופים מינהלית לרשות המקומית, ומבחינה צבאית, לצה"ל. לעיתים כפיפות זו יוצרת קשיים במילוי תפקיד הרבש"צ, לנוכח ניגוד עניינים בין צורכי הביטחון של היישוב לבין צורכי הרשות המקומית.

משרד הביטחון מעביר את שכר הרבש"צים באמצעות הרשות המקומית אך אינו מקיים פיקוח על השכר שמשולם להם בפועל. הפיכתם של רכזי הביטחון לעובדי משרד הביטחון תסדיר בעיה נוספת הדורשת הסדרה: האחריות לטיפול בנפגעים ובמשפחותיהם במידת הצורך,

נוכח החשיבות שבתפקיד הרבש"ץ לשמירה על ביטחון היישובים וסביבתם וכדי להבטיח את בהירות מעמדם, תפקידם וסמכויותיהם, מוצע להסדיר את נוהל המינוי, ההכשרה והתפקוד של רכז הביטחון השוטף. רכז הביטחון הוא נקודת הקצה ביישוב עבור הצבא ועבור גורמי הביטחון, החירום וההצלה השונים. חשיבותו וחיוניותו של התפקיד הן קריטיות לשמירה על ביטחונם הפיזי של התושבים, רכושם וסביבתם. בזכותם חיי התושבים מתנהלים בשגרה ברוכה, ולכן מוטלת עלינו החובה לדאוג להם ולהסדיר את נוהלי המינוי,

הגדרת התפקיד, הסמכות והאחריות של רכז הביטחון בחוק, וכל זאת תחת גורם מינהלי

תודה לחבר הכנסת קרויזר. חברי הכנסת, תם סדר-היום, הודעה?

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת לפני תום סדר-היום. שאלה, זה מקובל אם זה לא רשום? הודעה כן. נאור, זו הודעה על חילופי אישים בוועדות. יש פה גם שלכם. לא, למה ישר "שלכם"? אני מסביר. אני רק אומר שזה ביחד. בבקשה, יושב-ראש ועדת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אבקש להודיע על איוש חברים וחילופי אישים בוועדות הבאות: מטעם סיעת הליכוד, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות יכהן חבר הכנסת עמית הלוי, בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל יכהנו חברי הכנסת ניסים ואטורי, בועז ביסמוט ועמית הלוי, בוועדה המיוחדת לפניות הציבור יכהנו חברי הכנסת דן אילוז, אתי חוה עטייה ואריאל קלנר, בוועדה המיוחדת לזכויות הילד יכהנו חברי הכנסת אלי דלל, טלי גוטליב ומשה סעדה, בוועדה המיוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול יכהנו חברי הכנסת בועז ביסמוט ואריאל קלנר, בוועדת החוץ והביטחון יכהנו כממלאי מקום קבועים חברי הכנסת דני דנון, עמית הלוי ואליהו רביבו, בוועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו כממלאי מקום קבועים חברי הכנסת ניסים ואטורי ועמית הלוי, בוועדת הכנסת ובוועדת החינוך, התרבות והספורט, במקום חבר הכנסת חנוך מלביצקי יכהן חבר הכנסת עמית הלוי, בוועדת העלייה והקליטה, במקום חבר הכנסת אריאל קלנר יכהן חבר הכנסת עמית הלוי, בוועדה לענייני ביקורת המדינה, במקום חבר הכנסת אליהו רביבו יכהן חבר הכנסת עמית הלוי. מטעם סיעת המחנה הממלכתי,

חוק ומשפט תכהן כממלאת מקום קבועה חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. מטעם סיעת ש"ס, בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל יכהן חבר הכנסת יונתן מישרקי, בוועדה המיוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול יכהן חבר הכנסת אברהם בצלאל. מטעם סיעת יהדות התורה, בוועדת הכנסת, בוועדת החוץ והביטחון,

התרבות והספורט ובוועדה לענייני ביקורת המדינה יכהן חבר הכנסת ישראל אייכלר, בוועדת הכספים ובוועדת העלייה והקליטה יכהן חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בוועדת הכלכלה יכהן חבר הכנסת משה גפני, בוועדת החוקה, חוק ומשפט יכהן חבר הכנסת יעקב אשר כחבר, וחבר הכנסת יצחק פינדרוס יכהן כממלא מקום קבוע. מטעם סיעת הציונות הדתית, בוועדה המיוחדת למלחמה בסמים ובאלכוהול יכהן חבר הכנסת משה סולומון במקום הפנוי לסיעה.

אין צורך בהצבעה. תודה רבה, אדוני. אם כן, כעת, חברי הכנסת, תם סדר-היום.